צהריים טובים.

על סדר-היום: דיון מעקב, דיווח לפי סעיף 105(יא) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 בדבר היערכות ליישום הרפורמה בייבוא תמרוקים. כשחוקקנו את חוק היבוא וגם השפענו על היצוא עשינו לוחות זמנים די נוקשים ליישום. משרד הבריאות ביקש מאיתנו הארכה ולשים מועד שהוא יכול להיערך אליו. מועד היישום נקבע לינואר 2023. מטרת הפגישה הזאת, שתהיה קצרה, כ-20 דקות, לשמוע ממשרד הבריאות איך בינואר הוא מיישם את הדברים. משרד הבריאות בבקשה. רינת בכר, מנהלת מחלקת תמרוקים. צהריים טובים. אנחנו סיימנו את עבודת כתיבת התקנות. זה עכשיו בלשכה המשפטית. קיבלתי הבטחה שזה יפורסם השבוע להערות. זאת בשורה גדולה ראשונה. דבר נוסף. אנחנו עובדים על כמה מערכות מחשוב חדשות שאנחנו מתוקף החוק מחויבים להקים. זה די מאתגר להקים את כל המערכות האלה בזמן קצר ולדאוג שהן תתחברנה ותדענה לדבר זו עם זו וגם עם המערכות הישנות. כמו שאנחנו זוכרים, יש לנו גם את המסלולים הישנים שעדיין ממשיכים לפעול במשך 4 שנים. אז אנחנו מתקדמים עם מערכות המחשוב ומקווים שנהיה מוכנים עם המערכות האלה לתאריך 1.1. בנוסף, אנחנו עובדים מול מכון התקנים. היו לנו כבר 2-3 ישיבות איתם בנוגע לבדיקות שצריך לעשות כדי לתת אישורי התאמה לצורך המסלול של יבוא מקביל במסלול הצהרה. זה לגבי מכון התקנים. יש גם מעבדות נוספות, לפחות שתיים שאנחנו יודעים עליהן, שפנו אלינו להבהרות ושנסביר להם את החוק. לפי מה שהם דיווחו, הם כבר פונים לרשות להסמכת מעבדות כדי לבקש להיות מעבדה מותרת לצורך אישורי התאמה לעניין הזה. בנוסף, משרד ה ריאות פרסם קול קורא למעבדות גם באתר אינטרנט כדי שידעו על האופציה הזאת ויירשמו עוד מעבדות. דבר נוסף. עשינו ביום חמישי האחרון כנס הסברה לכל העוסקים. היו בערך 210 איש שנרשמו, יצואנים, יבואנים, יבואנים מקבלים ויבואנים חדשים שרוצים להיכנס לתחום. אנחנו מקווים לעשות עוד כנס עוד לפני סוף השנה כדי שכולם ידעו איך ליישם את הרפורמה. הוצאנו היום סקר אינטרנטי כדי שנוכל לאמוד כמה מבין העוסקים שקיימים היום וכמה תיקים יישארו במסלול ישן של רישיונות וכמה יהיו במסלול נוטיפיקציה. זה משהו שמאוד חשוב לעבודה הפנימית שלנו ולהיערכות שלנו לדעת לפחות את היחסים בין זה וזה. דבר נוסף שאנחנו מנסים לעשות זה לגייס כוח אדם. אני יכולה להגיד שבשנה וחצי האחרונות עשינו הרבה מאוד מכרזים. בדקנו 45 מועמדים אנשי מקצוע והצלחנו לגייס אפס אנשים. יש בעיה קשה של תנאי העסקה ואנחנו לא מצליחים כרגע לגייס כוח אדם. מה עם עובדי מכון התקנים שאפשר היה לנייד חלק מהם? האם שאבתם מהמאגר הזה? אני לא מכירה אופציה של לקחת עובדים ממכון התקנים. יש אפשרות. שמנו את זה בחוק במסלול של ניוד.

במסלול פשוט יחסית אפשר לקלוט את העובדים של מכון התקנים. כמה עובדים יש במכון התקנים? במכון התקנים יש מעל 800 עובדים. יופי, אני אשמח

רינת, כמה עובדים קלטתם מתוך התקנים שקיבלתם?

מתי תקלטו? אנחנו עושים מכרזים כל הזמן. בדקנו 45 מועמדים. כמה אתם אמורים לקלוט? אנחנו אמורים לקלוט 20 ומשהו משרות. יש אבטלה במשק, אנשים מובטלים. אנחנו לא מצליחים. אנשים רואים את הסימולציה - - - מה המשכורת? פחות מקופאית בסופר.

אנשים שבאים עם תואר שני בכימיה ובביולוגיה. כמה כסף? 7,000 שקלים בערך. אלו המשכורות. משרד האוצר נתן את התקנים - - - מה הגדרת התפקיד?

הפעימה הראשונה נכנסה לתוקף ביוני האחרון. זה בעצם הפעימה של נושא התקינה של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה לצורך הרפורמה הזאת גייס, לפי מה שאני יודע, למעלה מ-20 פקחים. הרפורמה יצא לדרך ובינתיים עובדת יפה. הפעימות הבאות הן בספטמבר, פעימה של מוצרי החשמל של משרד האנרגיה והפעימות של משרד הבריאות של התמרוקים והמזון בסוף השנה. אני מציע שתשבו עם משרד הכלכלה ותראו איך הם הצליחו כי הם עשו מהלך מאוד משמעותי עם הגיוס של העובדים. כמה משלמים בכלכלה? אני לא יודע להגיד לך מספרים. אני גם לא יודע להגיד מספרים אבל היתה הצלחה בגיוס מפקחים. אולי תלכו למאגר של התקנים ואולי גם הנציבות תעזור פה בהגמשה לפעמים. אני יודעת שמשאבי אנוש של משרד הבריאות עובדים מול הנציבות ו כרגע אין שום התקדמות. אם משרד הכלכלה הצליח, אין סיבה שאתם לא. אני אשמח לדעת איך משרד הכלכלה הצליח ומה הוא ביקש כדי לבקש את אותו דבר. הרי אנחנו הרי רוצים - - -. בסדר גמור. אז אתה יכול למסור לי את האינפורמציה. אני יכול לעשות את החיבור ביניכם. מזל שיש ועדת כלכלה, שיש סינרגיה ממשלתית. ככה זה תמיד היה, בלעדינו אתם לא בסינרגיה. משרד הכלכלה הלך בדרכים הכי בכירים. גם המנכ"ל וגם סמנכ"ל משאבי אנוש עבדו בשיא הרצינות מול הנציבות בשביל לעשות את זה. בסוף זה באמת הצליח ונקלטו מעל 23 מפקחים. רינת, אני מבקש שממש תאיצו את קליטת העובדים כי לא תצליחו לעמוד בלוחות הזמנים. איזה עוד מרכיבים מבחינתך יהוו חסם להתחלת יישום בינואר?

מחשבים יש לכם? תוכנות קידמתם? תקנות השבוע ייצאו?

אז קליטת עובדים זה החסם הכי גדול?

אז איך נותנים גז על זה? נותנים להם כסף כדי שיבואו. נו, אז תיתנו. תנו גמישות קצת. אנחנו עובדים מול הנציבות, אנחנו לא יכולים לתת מה שאנחנו רוצים. יש פה נציג של הנציבות? אין. תשבו עם משרד הכלכלה. אם הם הצליחו, אין סיבה שאתם לא תצליחו. אני מלשכת המסחר וחברת לילית קוסמטיקה. אנחנו מבקשים שמשרד הבריאות יצהיר כאן שאין בכוונתו לעשות שימוש באופציה להאריך את התקנות עד 9 חודשים. אני אומר מדוע. יש לנו תחושה לא נוחה.

כתבתי לך פעמיים, בפברואר השנה ובמאי. קודם כל, חלפו 7 חודשים מאז קבלת החוק. אפשר היה לא לחכות עם התקנות האלה עד הדקה האחרונה ואחר-כך יגידו לנו שיש בעיות של חקיקה, של הכנסת וכך הלאה. אני רוצה לומר עוד דבר. האפשרות לדחות כתובה כי לא הושלמה היערכות להפעלת סמכויות האכיפה. קל מאוד לבוא בעוד 3-4 חודשים ולהגיד שמבקשים עוד כמה חודשים. אנחנו רוצים לדעת שאחרי כל השנים האלה בא סוף לעניין. אני אגיד עוד דבר.

שכל-כך ער לדבר הזה של המחירים צריך לזכור דבר אחד. אנחנו מעסיקים 700 עובדים ואנחנו משלמים מיליוני שקלים של אגרות. אם באמת יבקשו להאריך את זה, שוב נצטרך לשלם מיליוני שקלים של אגרות למשרד הבריאות. זה מתגלגל על הצרכן. עכשיו אומרים כוח אדם. יש לי הצעה מאוד פשוטה. יש היום עשרות ואלפי בקשות לרישיונות ועוסקים בזה עובדים במשרד הבריאות. יש להניח שרובם ככולם, ברגע שיהיה המנגנון של הנוטפיצקיה, לא יעשו כלום, לא יהיה צורך בהם. כל מה שצריך זה להפעיל סמכויות אכיפה. זאת לא אכיפה של ללכת לשווקים ולחפש אלא ללכת לחברה ולבדוק, האם אתה מקיים את התקנות? לא מקיים את התקנות? אותם העובדים שהיום עובדים בתפקיד הזה יהיו מיותרים כי לא יהיו יותר רישיונות. יהיו אולי 5%, 10% של רישיונות, אבל לא 100% שעוסקים היום בכל הרישיונות. לכן כל מה שאנחנו מבקשים ואנחנו רוצים לדעת, שלא יבואו בעוד שלושה חודשים ויגידו שמבקשים עוד ארכה. שיגידו היום שהתקנות בשום מצב לא תהיה בקשה להארכה. ב-1.1 המנגנון עובד ואין יותר אגרות וכל מה שהובטח מתקיים. רינת, מה תשובתך לאמירת האדון? אני לא יכולה להתחייב בשם משרד הבריאות שהוא לא ינצל את מה שכתוב לו בחוק, שיש לו אופציה להארכה. אנחנו לא יכולים להתחייב בשלב הזה. אנחנו עובדים מאוד קשה כי אנחנו רוצים שהרפורמה תיכנס לתוקף. בסמכות מי ההארכה? בסמכות שר הבריאות באישור הוועדה. אם נרגיש שלא עשיתם את העבודה במרץ רב יכול להיות שלא נאשר. אתם מודעים לזה? אנחנו מודעים לזה ולכן אנחנו עושים - - - אנחנו רוצים לדעת שניצלתם את הזמן. אנחנו עושים הכול בשביל לעמוד בתאריך של 1.1.2023. יחד עם זאת, צריך להבין שזה מאוד מאוד מאתגר ואנחנו עושים כל מה שאפשר. זה לא אישור הוועדה שלך, אדוני היושב-ראש, תשים לב. כן, ועדת הבריאות. לא יבואו אליך.

אנחנו לא קיבלנו התחייבות מאף אחד שמה שיישאר בשביל בדיקת תיקים זה רק 5% מהתיקים שמוגשים אלינו היום. לא יהיו 100%, אחרת לא הייתם עושים את זה. אני לא מנהלת פה ויכוח. אנחנו לא יודעים בעצמנו מה יהיה גודל השוק.

אדוני לא להפריע, אמרת את דבריך. אני מוכנה להתחייב שאנחנו עושים באמת מאמצים כבירים כדי לעמוד בתאריך הזה. אנחנו נבקש בוועדת ההסכמות עוד דיון מעקב ב-1.8 ונראה מה קורה בתחום הזה. עד אז תתמקדו בקליטת העובדים ובכל התשתית.

תעזור להם גם במכון התקנים, גם סינרגיה עם משרד הכלכלה וגם עם נציבות עובדי המדינה. אנחנו נעשה בקרה. רחל, בבקשה. תודה כבוד היו"ר ותודה שקבעת עוד דיון מעקב לספטמבר. יש פה תחושה קשה של גרירת רגליים, החל ממהלך הדיונים הרבים שהיו פה, בשונה ממשרד הכלכלה שבאמת נרתם למאמץ. אנחנו חוששים כי יוקר מחייה עולה, במיוחד בתחום התמרוקים. ה--- עלה ב-10% בחצי השנה האחרונה ויש פער של 30% בינינו לבין אירופה. אנשים קורסים. יש תחושה מאז 2016, מהרפורמה הראשונה, שמשרד הבריאות גורר רגליים ולא מעוניין במיוחד ביבוא מגביל ובהסרת חסמים. אנחנו מתפללים ומקווים שאכן תעמדו ב-1.1 ומברכים אתכם על המאמץ ומאוד מקווים שזה יקרה. תודה על המשך הקו. אני מסכם את הדיון. ועדת כלכלה מבקשת משר הבריאות, ממנכ"ל משרד הבריאות וכל הצוותים, להאיץ את ההיערכות ליישום רפורמת התמרוקים והמזון בחלקים שהם בסמכות ואחריות משרד הבריאות ובכלל זה קליטת העובדים הדרושים, והכשרתם. תיקון התקנות הרלוונטיות, העמדת התשתית המחשובית, הארגונית והפיזית, כדי להצליח לעמוד ביעד של 1.1.23, התחלת הרפורמה בתמרוקים. הוועדה מבקשת מהאוצר לחבר ולסייע למשרד הבריאות בפתרון בעיית כוח אדם, כולל עם נציבות שירות המדינה. למידה ממשרד הכלכלה מי נקלט ואיך נקלט. עבודה עם מכון התקנים, אם יש שם פוטנציאל של ניוד עובדים. הוועדה תבקש אישור מוועדת ההסכמות לדיון מעקב בתחילת ספטמבר כדי לוודא שההיערכות כסדרה ויש התקדמות גדולה בין הדיווח היום לדיווח בספטמבר. עד ספטמבר לעבוד ולהאיץ. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:50.